מכובדיי,

אני פותח את הישיבה. תודה לחבר הכנסת בני בגין ולחברת הכנסת לימור מגן תלם על הצטרפותם לדיון. אני מניח שחברים וחברות נוספים